היום יום שני, ד' באלול התש"ף,

השעה 02:49. אנחנו פה על מנת לדון בטענת נושא חדש שהגיש חבר הכנסת מיקי לוי בעת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון

הבקשה שלו ושל חבר הכנסת מיקי זוהר היא לגבי סעיפים 1,4